צהריים טובים, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החוקה,

והצעת החוק של ח"כ קרן ברק שהוצמדה: הצעת חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון מניעת אלימות כלכלית),

אני שמח שהממשלה הגישה לנו את החוק.

אני מברך את הוועדה שמתכנסת בנושא החשוב הזה. אני חושב שוועדת החוקה במושב הנוכחי ובמושב הקודם הפכה להיות ליבת עשייה בכנסת.

אלימות כלכלית יכולה לפגוע בצורה חמורה ביכולת של בן הזוג שכלפיו היא הופעלה לתפקד בצורה עצמאית, בכבוד האדם שלו וגם במערכת היחסים. בסופו של דבר זה משליך על כל התא המשפחתי בצורה

שם את האמת שמושרשת בהרבה מאוד אנשים על השולחן, וטוב שאנחנו שומעים את זה כי בלי להגדיר בעיה ולהכיר בה אי אפשר לפתור דברים.

ואני גם לא רוצה שיהיה מצב שגם אם מישהו

אני לא מגן פה על שום עמדה בעניין אבל עדיין מותר,

הדברים. כמובן שמצופה מהקואליציה לבוא מתואמת יותר אבל עדיין יכולים להיות הבדלי גישות ומחשבות,

כתבו את זה בצורה כזו שמחר ילד בן 16 יכול לתבוע את האבא. זו דוגמה לדיון שעוד יהיה פה. אני נותן את הדוגמאות האלה כי אני וקירות החדר הזה וחברי הוועדה כבר

עיקרי החוק כאן,

הם גם העניין של צו הפסקת האלימות וגם העוולה האזרחית, שאפשר לתבוע אחרי זה נזיקין. זה שני דברים מאוד-מאוד חשובים שמביאים

או

משפחות שבהן יש איסור ומניעה מבן הזוג האחר לפתוח חשבון בנק, שרק בן זוג אחד שולט על חשבון הבנק ולפעמים לא נותן אפשרות לבן הזוג האחר לקנות דברים שיכלכלו גם את הבית וגם את

תודה. תודה רבה. ישי שרון, הסנגוריה הציבורית.

ליושב-ראש הוועדה וחברי הוועדה, אני אדבר ממש בקצרה מכיוון שהסנגוריה הציבורית לא מעורבת בהליכים

לבין התנהלות כלכלית שהיא מאיימת, היא בלתי לגיטימית ובאמת מצדיקה התערבות ופגיעה בזכויות. קושי נוסף הוא ההגדרה האמורפית והמאוד רחבה כרגע שיש בהצעת החוק, לרבות מונחים קצת ספרותיים כמו "הטלת

זה מצב מאוד-מאוד מורכב והשימוש בכלי הפלילי, על כל המשמעויות הנלוות שלו, גם יכול להחריף את הסכסוך המורכב הזה ממילא ולהביא לאסקלציה שלו. אני מזכיר ממש לקראת סיום שיש לנו היום כלים אפקטיביים במישור הפלילי. במקרי קיצון של עושק וסחיטה יש לנו כמובן את העבירות הרלוונטיות בחוק העונשין.

אחרי שנראה איך הדבר הזה מיושם בשטח, איך הצווים האלה מוצאים בתקופת הוראת השעה, נוכל לשקול בהמשך גם את האפשרות להשתמש בכלי הפלילי במקרים שבהם אותם צווים לא

מות במשפחה שרוצים מאוד לעשות שינוי בחיים שלהם והיכולת שלהם לעשות שינוי כשהם נמצאים באיזושהי סיטואציה שמבחינה כלכלית הם לא יכולים לתמרן, גורמת להם הרבה

יש צורך שכולם יבינו שהאלימות הזו היא קשה לא פחות מאלימות נפשית, היא גם חלק ממנה, ויש צורך ברור להנכיח אותה בתוך החוק. תודה רבה. טל פז, משטרה.

טל פז, מיועמ"ש משטרת ישראל. גם אנחנו תומכים בהצעה הזו. נמצאים אתי גם בזום הזה מדור נפגעי עבירה שיוכלו לספר איך אנחנו פוגשים את הנושא הזה. אולם לא

הנושא של הזנחה מטופל אבל יש לנו גם הגבלה בכלים. חלק מכלי הטיפול של עו"ס לחוק הוא הנושא של חובת הדיווח והיא לא מתייחסת לנושא של ניצול כלכלי, של פגיעה בחסר ישע על ידי מי שהוא תלוי

עדי זגורי, משטרת ישראל, בבקשה. שלום, צהריים טובים. למעשה עו"ד טל פז כבר הביעה את עמדת המשטרה, שאנחנו תומכים בבסיס

אוסר עליכם להיות ברווחה אמיתית,

מממן לעצמו הנאות חיים בזמן שהאישה והילדים חיים במצור כלכלי ובעוני. לא לשלם מזונות לילדים

לא נורמלי זה לתמוך בגברים אלימים ולא במי שנפגע מהם.

להצטרף אלי לליווי של אימהות וילדים ביומיום ואז תראו מה זה לא נורמלי. חוצפה לקרוא לאלימות "סכסוכי משפחה",

מי הכתיב להם את המשפטים הלא מציאותיים האלה של גבר שלא נותן לאישה לקנות ב-10,000 שקל? מי העביר להם להקריא תסריטים והנחה אותם לומר משפטים

להזכירכם, מדינת ישראל חתומה על אמנת זכויות הילד הבין-לאומית. מרתיח לשמוע שחברי כנסת מעזים לומר כאלה

אנחנו גם צריכות לטפל בילדים, גם המשפחות שלנו, ההורים שלנו, מממנים את ההוצאות כשאנחנו נאלצות לקחת עורכי דין, ללכת לבנקים לקחת הלוואות על מה? יש הוכחות,

פה את העזרה שלכם להפעיל את האכיפה ואת הענישה, להחמיר בדברים האלה. יש אפשרות לעשות את

אני מייצגת אימהות ונשים ואת משפחותיהן, את ההורים. זה מאוד קשה לשמוע את זה, אני מדברת בשמן. נציג לשכת עורכי הדין, פנחס מיכאלי, בבקשה. שלום

רחב כזה שיגרום רק לכך שנתנו כותרת יפה אבל לא נתנו פתרון לבעיה.

האם תביעה נזיקית היא המענה למניעת אלימות כלכלית או שהיא תעצים אותה? האם, כמו ששמענו את הסנגוריה הציבורית, היכולת לתת לזה עבירה פלילית זה המענה הנכון או להפך?

אבל האלימות הכלכלית כנראה לא תיגמר כי לא יהיו כל המענים המשלימים של משרד הרווחה, המשרד לביטחון פנים וכל מה שהמליצה הוועדה

אני גם מתייעץ עם לשכת עורכי הדין באופן תדיר ומאוד מעריך את הלשכה. אני חושב שיש לה תפקיד מאוד-מאוד חשוב

בסוף דבריך אמרת "בואו נקים עכשיו ועדה" ולכן שר המשפטים ענה את מה

על זה לא הערתי.

הוא ענה לך על הסיפה שלך, לא על הרישה. יכול להיות שאם הוא היה שר המשפטים עוד לפני כמה שנים, יכול להיות שהיו מתחילים את כל התהליך, הוא היה ממנה ועדה

הצוות פרסם את המסקנות שלו, הם התייחסו לאלימות כלכלית - - - השאלה היא האם כשישב משרד המשפטים וניסח יחד עם המשרד לשוויון חברתי זה היה בצל ההמלצות

אני מדגישה, משרדי הממשלה מסכימים לגמרי שזה לא יחול

אבל שוב, בעקבות התגובות

זה לא חלק מהדיון עצמו, אולי בדיון הבא, רק תכוונו אותנו מי ריכז את המסקנות. אם זה היה המשרד לביטחון פנים אז אני רוצה שהנציג שלהם יבוא לדבר פה על הפרק הזה, לא על כל פרק

אנחנו מדברים על 100,000 תיקים בשנה בכוונה אני מציגה בערך 25% תיקים בחובות וכמעט 40% במעמד אישי. למה אני מציגה את התיקים בחובות? את התופעה של אלימות כלכלית אנחנו פוגשים לא רק בתיקים

מישהי שלפני שהיא התחתנה היה לה חשבון בנק פעיל,

חשבון תקין. היה לה רכב, היא עבדה ואז היא התחתנה ולאט-לאט האלימות הכלכלית, כמדרון חלקלק, התחילה, כי כמו שהסביר פה חגי מויאל,

ממש תיארה את היום הזה של הרעב הגדול, זה היום שהיא ברחה. היא הייתה שנתיים

חוק נתוני אשראי. היא חסומה המון-המון שנים מלקחת הלוואה, ממסגרת אשראי של 1,000 שקל.

אני חוקרת את הנושא של אלימות כלכלית כבר מספר שנים מועט.

אני מאוד שמחה כמובן על ההכרה בשליטה כלכלית כדפוס של אלימות שאנחנו צריכים להפסיק להתעלם

לתת את האפשרות לתבוע ביד אחת וביד שנייה לבוא ולהגיד: אבל תשימי לב כי יכול להיות שיתבעו אותך באותו הרגע בצורה שממילא קיימת הרי לבתי המשפט יש זכות טבועה לעשות כל שהם

אנחנו חושבים שהיא פוגעת באוטונומיה של כל אזרחי מדינת ישראל, שהיא פוגעת אנושות בכל הישגי הפמיניזם שהיו עד כה, היא מקור בלתי נדלה לניצול על ידי בריונים,

המרושעים

הוא מחלק גברים ונשים לטוב ורע, אגנוסטי, כאילו כל מה שגבר עושה זה אלימות, או חשד לאלימות, או פוטנציאל לאלימות, ואילו נשים נמצאות במערכת הזו כשהן חסרות אונים. אני אבקש מעו"ד נעמה סלע להציג אחריי את הסוגיות המשפטיות אבל אני רוצה לגעת בכמה תהיות שעולות

במקרה הזה אנחנו חושבים שהחוק הזה הוא פתרון גרוע עשרת מונים מהבעיה. אני לא הייתי רוצה כותרות. את אומרת "הוא גרוע עשרת מונים". כותרות זה בסדר, אם יש לך הסבר לדברים לפחות תתני לנו אותו ואולי

אנחנו בעצמנו לא יודעים כשאנחנו מתווכחים

חוק שבו אתה לא יודע איך לא לעבור עליו הוא חוק לא טוב.

לעצמו לנכון לייסד ולמשטר את השוויון המגדרי בתוך המשפחה שלי. מעבר לזה, מי בכלל אמר שכל הגברים וכל הנשים רוצים שוויון מגדרי בתוך הבית

כופה את הציות להסגיר את המשכורת או לא לצאת לעבודה. במקרים כאלה, א', יש לאישה סעדים יותר טובים מאשר חוק עמום שדווקא במקרים שבהם הבעל חולש על כל המשאבים הכספיים ולה בעצם אין כלום אם היא כל כך חסרת אונים שאין לה מספיק כוח אפילו להתלונן על איומים קשים

אני רק רוצה להגיד שלא רק שליבנו לא מתקשה לנוכח הסיפורים הקשים,

אפילו, שיש מקרים מאוד קשים, אני חושבת שצריך למצוא את הדרכים לפתור את זה,

המדינה ואז רק הם יזוכו בבית המשפט. אבל מכול הדברים

זאת אומרת שגם הצד השני הוא קונפליקטיבי ואותו אנחנו שוכחים.

קרן, אם את לא תפסיקי להפריע אני אפסיק את הדיון,

זה כל מה שאני אעשה. את לא תגידי שאני מעיר

את לא מועילה לשום דבר.

תקשיב שנייה, די, עד כאן. עד כאן. אתה לא תגיד לי כאלה דברים.

אתה לא תגיד לי אם אני מועילה או לא מועילה, בעיניי אני מאוד מועילה.

את רוצה להפסיק את הדיון עכשיו?

אתה רואה, זה כל הזמן חוזר לאותו

בניסוח ובקידום של הצעת החוק הזו עקב עבודת שטח של 13 שנה שבהן אנו פוגשות אלפי נשים שנפגעו מאלימות כלכלית. אנחנו רואות סיפורים מאוד קשים, ואני לא ארחיב על זה כי כבר נשמעו דוגמאות אבל הדוגמאות הן קשות, קיצוניות,

אני רוצה פה בזמן קצר להשיב לכמה מטיעוני

ממש ממש ממש לא. האלימות הכלכלית גורמת לכך שאי אפשר לקום ולעזוב. האלימות הכלכלית פוגעת בחופש הבחירה. כל מי שדיבר על אוטונומיה וחופש הפרט, תבינו, אלימות כלכלית היא הפגיעה בחופש הפרט, ביכולת לעשות את הבחירות הכי יומיומיות, הכי טריוויאליות, כמו איזה מזון לתינוקות לקנות, ועד הבחירה אם לקום ולעזוב את מערכת היחסים. היא לא יכולה כי המטרה של אלימות כלכלית היא להעמיק את התלות ואת השליטה ואנחנו רואות את זה. אני רוצה עוד פעם להדגיש, החוק לא מתערב במצב שבו שני בני הזוג יודעים מה מתאים להם מבחינת ההתנהלות הכלכלית של התא המשפחתי שלהם.

זה מצב שרק צד אחד מחליט. גם אם הצד השני עובדת, מתפרנסת ומרוויחה, עדיין היא לא יכולה להחליט מה עושים עם הכסף שהיא מרוויחה. אז אלה הדברים שאנחנו רואות. לגבי דבר אחר שנאמר כמה פעמים, שכבר יש מענים בחקיקה הקיימת ולכן גם אם קיימת אלימות כלכלית אין צורך בחוק הזה, ישנם מספר מענים בחקיקה הקיימת לחלק מהמצבים אולי אבל המציאות מראה, ואמרה את זה ד"ר אריאן ברזילי, שבפועל לא נעשה בהם שימוש. בתי המשפט,

עורכי דין, גם הנשים עצמן, לא תמיד בכלל יודעים מה לבקש ולא ניתן סעד, אלא אם כן נלוות לזה גם אלימות פיזית או סוג אחר של אלימות, האלימות הכלכלית תהיה בשוליים. אנחנו רואות שיש אלימות שקורית גם כשאין אלימות פיזית. אנחנו מכירות כאלה מקרים. היא עדיין קשה מאוד וקשה לטווח ארוך. לכן אנחנו חושבים שהמענים שאולי קיימים הם חלקיים ולא מספיקים. מעבר לכך, עצם זה שבחוק אחד מאגדים תחת כותרת אחת את הנושא הזה זה ייתן תמריץ כן להשתמש, להתלונן, לדווח ולהגיד כי אישה תדע שהיא באמת נמצאת במצב שהוא תופעה ידועה, קיימת ויש מה לעשות אתה. אז עצם מתן השם בחוק לתופעה הזו, שהיא תופעה רווחת וקשה, זה כבר דבר חשוב מעבר לכל דבר אחר. תודה. אני מבקש מהדוברים הבאים למקד ולקצר ולא לחזור על דברים כדי שנוכל לשמוע את כולם ולסיים את החלק הזה. יצחק נוני, אבות למען

שלום לכולם. כבוד היושב-ראש, כמו כולם אני אומר תודה על הזכות להגיד כמה דברים בוועדה. אני רוצה לדבר באופן אישי, אני אגיד מילה או שתיים מה דעתנו

אגיד גם את הדברים שלי באופן אישי כאב גרוש, אב לילדה בת 9, שעבר התעללות של האישה ושל המערכת. קודם כל, אנחנו מתנגדים על הסף. דיברו על כך שגברים מפרנסים, נשים מטפלות, שאנחנו אלימים ושהן חסרות אונים, כל החוק הזה מניח תשתית להמשך של התנצחות שממילא קיימת באופן קבוע בכל המערכות האלה. אני חושב שצריך להפסיק את כל החוקים האלה שאין בהם תוכן ורק מפורשים על ידי בית משפט כאן או שם, על ידי שופטים כאלה או אחרים, עורכי דין כאלה או אחרים וכדו' ורק מנציחים את כל המאבק הבין-מיני, הרס המשפחה והכפשה של הגברים והאבות שאין להם שום אח ורע בשום מקום שאני מכיר. צריך פשוט לחנך את העולם הזה למשפחתיות, לסבלנות ולסובלנות. אלה דברים שנדמה לי שאנחנו מפספסים בכל החוקים האלה. רק תלי תילים של מריבות, מאבקים ומלחמות. מי שומע את הגברים? מי שומע את האבות? היא מייצגת את הנשים, את הילדים? לא, אני מייצג את הגברים ואת הילדים. זכות מי בכלל להגיד שהוא מייצג את הילדים? אם אתה טוען שאתה נפגע מאותה אלימות כלכלית אז החוק אמור לייצג גם אותך,

אבל לא מדברים על כך שיש אלימות שווה משני הצדדים. מדברים על כך שהגבר והגבר והגבר, לוקח את כרטיס האשראי ולא מאפשר לה,

והיא בכלל גם לא יכולה להתגרש,

האלימות הכלכלית לא מאפשרת לה בכלל להתגרש ובכלל היא לא יכולה לעשות כלום. היא תשכב במיטה כל היום ולא תעשה כלום כי אנחנו ואנחנו ואנחנו. לא, אנחנו לא כאלה. אנחנו אבות נורמטיביים, מקדישים את כל הזמן שלנו לילדים ולמשפחה. לא רק זה, אנחנו גם הולכים לעבוד, להביא פרנסה. גם הנשים היום יודעות לצאת לעבוד ולהביא פרנסה. אנחנו דואגים באופן שוויוני לילדים. מספרים לנו שאנחנו ואנחנו ואנחנו ומפמפמים לנשים שהגברים אלימים ולגברים שהנשים תעשנה הכול רק כדי להיפרע מהם, אני לא יודע על מה. עכשיו אני אעבור לאלימות נשית.

למה אלימות גברית?

אז גברים מרביצים, בסדר, יש להם כוח פיזי גדול יותר, הם גדולים יותר וכו' - - - איפה כתוב בחוק אלימות נשית? אבל אני חוויתי אלימות נשית שהיא לא פיזית, היא אלימות כמוסה ופסיבית-אגרסיבית שכוללת גם שתיקה, שאומרת לי שאני לא נחשב בכלל ואף אחד לא יענה לי, לא על שאלה ולא על שום דבר שאני אגיד, הכפשות מחוץ למסגרת המשפחתית, שליטה אולי לא כלכלית אבל נשית מול הילדים והכול. אני ניאנדרטל, אני בסיסי,

אני אפס ואחד, אני לא שותף. אני לא רוצה להגיד מה עשיתי ומה אני אבל מקשיבים ושומעים אותי, אני מניח שמבינים. זה מזעזע מה שאני שומע על מה שאומרים עלי כגבר,

במדינת ישראל. הדבר האחרון שאני רוצה להגיד הוא החשיבות הגדולה של המשפחתיות. המשפחתיות זה חשוב. כל דבר שנוצר מתוך החוקים האלה רק גורם לנשים לבוא ולהילחם, לפרק, ללכת לעורכי דין, לרווחה, למרכזי קשר, לגרום לאבות להתאבד, למגורים באוטו, אבדן עבודה, הרחקות, תשלום מזונות מופרך, רווחה מוטה, בתי דין. מספיק עם זה. תודה רבה. משרד המשפטים, החוק מדבר רק על גברים ולא על נשים?

החוק הוא ניטרלי, הוא מתייחס לכל אלימות כלכלית בתוך תא משפחתי. אבל אי אפשר להתעלם מסטטיקה. אפשר להוכיח מי פה בוחר באלימות. רק רציתי לדעת שאין פה את מה שהוא טוען. אם הוא נפגע, אם הוא קורבן, החוק, לא משנה באיזו צורה הוא יהיה, אמור לעזור לו גם כן. זה שיש רוב או לא רוב או שזו דרך העולם כרגע זה דבר נוסף. סופי רחל כהן, עמותת "דרור לנפש". בבקשה. שלום ותודה רבה על הזכות לדבר כאן. אני עו"ד סופי כהן, מומחית לענייני משפחה כבר הרבה שנים וגם כתבתי ספר שקוראים לו "בן הזוג הטורף", שם אני מתארת את כל נושא האלימות הכלכלית, שלצערי הרב הוא גם חלק מפתולוגיה שהיא הרבה יותר רחבה שקוראים לה פרוורסיה נרקיסיסטית. מדובר שם באנשים שהם גם מאוד מניפולטיביים, גם מאוד כוחניים במערכת הזוגית ולא מאפשרים לאותן נשים להתנהל בצורה חופשית. לצערי הרב, יש היום בשטח המון-המון מקרים. זו תופעה מאוד רחבה וצריך לטפל בה. אני רוצה להוסיף דבר אחד, עד כמה החוק הזה חשוב למען כל אותן נשים שבאמת צריכות את העצמאות הכלכלית שלהן כדי לצאת מהמערכות הזוגיות האלה, המאוד אלימות. יש גם בעיה של ניכור הורי הרבה פעמים שמתווסף לכל הנושא הזה. לכן בפתולוגיה שאני מתארת יש גם חשיבות רבה להכשרה של אנשי המקצוע לתופעה הזו, מכיוון שברוב המקרים, לצערי הרב, האנשים האלה עוברים תחת הרדאר של אנשי המקצוע בזכות המניפולציות והכוחניות שלהם. לכן אני חושבת שבחוק צריך שיהיה גם טיפול בנושאים של אלימות כלכלית על ידי אנשי מקצוע שמקבלים הכשרה מיוחדת לנושא הזה. תודה רבה. ענת סויסה, אחות של דקלה גדליה ז"ל, בבקשה. תודה על האפשרות לדבר. אני אחות של דקלה גדליה ז"ל. דקלה נרצחה לפני 8 שנים על ידי בעלה אחרי שחוותה אלימות כלכלית קשה,

הגיע גם לרצח. לצערי הרב, דקלה חוותה אלימות כלכלית אבל ידעה שאין חוק וכל הזמן אמרה: מה יעשו לו? מה יעשו אם אני אתלונן? כי באמת זה לא מעוגן בחוק. אני אספר בקצרה על אחותי. אחותי התחתנה בגיל 18 עם אדם מאוד אמיד מבחינה כלכלית. היא הייתה נשואה לו קצת פחות מ-14 שנה ונולדו להם שלושה ילדים. היא רצתה להתגרש ממנו אבל בגלל שהיא הייתה "בידיים שלו" במירכאות היא עבדה בעסק משפחתי מאוד-מאוד משגשג, לא היה לה חשבון בנק, לא היה לה פנקס שיקים הכול היה בסדר כל עוד היא התנהגה לפי רצונו, ביום שהיא רצתה להתגרש הוא לקח לה את כרטיס האשראי, לקח לה את ה"פז", לקח את פנקס השיקים וכל מה שהיה, ולצערי הרב היא בסופו של דבר גם נרצחה. אני חושבת שחייב לעגן את זה בחוק כדי שלא רק נשים, גם גברים, וכל הציבור יידע מהי אלימות כלכלית, כי אם אחותי הייתה מגיעה למשטרה בגלל האלימות הכלכלית אולי גם הרצח היה נמנע.

תודה רבה לך, שלא תדעו עוד צער. יובל גת, נפגע עבירה, לפי מה שכתוב לי. שלום. אני מדבר פה בגלל האלימות שאנחנו חווים "אנחנו" זה אשתי וילדיי בחמש השנים האחרונות. אנחנו יודעים מה המשמעות של זה. זה בגלל הליכי הגירושין שהיא החלה ב-2013, כשהיה לה כבר ילדה משותפת בת שנה. אני מתייחס אליה היום גם כמישהי שאני אחראי עליה ודואג לה. לכאורה אני הוא אותו גורם שאמור לפנות לבתי משפט כדי לקבל את הסעד לפי החוק הזה.

שלהם הולכת להיות הסמכות להחליט אם לתת לי את הסעד הזה, שיש להם על פי הצעת החוק גם סמכות להתניע את התהליך עצמאית, הם אותם הגורמים שעוסקים בזה כיום בסכסוכי גירושין פקידי סעד, קציני מבחן, אפוטרופוסים לדין, ועדות תסקירים ושופטים. בסעיפי החוק גם קיימות אפשרויות לדלג על קבלת תסקירים וחוות דעת של גורמי מקצוע. מהניסיון האישי שלי אני מכיר את פועלם של הגורמים המנויים בית המשפט במצב הקיים מתערב בהיעדר עילה, לפעמים בהיעדר סמכות, יימנע מבירור עובדתי, הליך ראוי, מעדיף לאשר הסדרים או צווים זמנים כדי ללחוץ על אחד הצדדים לייתר את שלב הראיות ואת כתיבת פסק הדין.

עם הכוח שכבר ניתן לאותם גורמים לא מפוקחים, באחידות אינטרסים ביניהם לבין מי שמנהל את ההליך, גורם לכך שקולו של הצד הלחיץ לא נשמע. אני מגיע לסיטואציה שפקידת סעד ואפוטרופסה לדין עומדות מחוץ לאולם הדיונים, מתארות את המצב העובדתי המחריד שבו נמצאת אשתי ומשפחתי, אבל מכיוון שהשופטת עובדת בדרך באופן עקבי, זה לא נכון רק לשופטת אחת של מניעת בירור עובדתי ומתן החלטות זמניות, אז גם השימוש בכוח לא עובר שום ביקורת. אתה גם לא יכול לערער כי אז אתה צריך לבקש בקשת רשות ערעור. מדובר בעשרות ומאות אלפי שקלים שאנחנו הוצאנו, לא בגלל שהגרוש של אשתי הוא איזה מישהו חריג, בגלל שהפיקוח והסמכות הם בהתאם למחויבות של פקידת סעד והשופטת, לקחו מההחלטות הזמניות שהן עשו בלי ראיות. כך נוצר מצב שהילדה נותרת בזמן הסדרי ראיה לבד כשהגרוש משכיר את החדר שלה לפי שעות בזמן הסדרי הראיה. פקידת הסעד תגיד שזה אולי בא מתרבות אירופית. היא כבר החליטה לפני זה להרחיב לו את הסדרי הראיה. במשך חמש שנים אתה רואה שטובת הקטינה וטובת האם לא באות לידי ביטוי בגלל הקו ההכרעתי של השופטת, שיודעת שהיא נמדדת לפי כמה היא מנקה את השולחן שלה, אין לה זמן לבירור ראיות, היא לא רוצה להגיע לדבר כזה, ואז יכול לקרות מצב כמו שקרה במקרה שלנו. מאות-אלפי שקלים המשפחה שלי הוציאה, כשאין לנו, כשהבן אדם המעוול והאלים מקבל יד חופשית ואפילו חיפוי בזכות מי שמפעיל את האלימות כלפינו. אני מדבר פה על התנהלות שהיא פלילית, על התנהלות ללא הליך ראוי, ללא חזקת התקינות, ואין מי שיפקח ומי שיברר והם אלו שהולכים לקבל סמכות במסגרת הדבר הזה. אני רואה כבר עכשיו את השחיתות. אני לא מפחד להגיד את זה, יש לי את זה בראיות,

אתה מוזמן להצטרף אלינו גם להמשך הדיונים כי אתה נכנס לרזולוציות שיהיו טובות כשנדבר על הפרטים עצמם. דבר שני, אני חייב לנסות לקצר כי יש עוד רבים ורבות שרוצים ורוצות לדבר. הסיטואציה שקיימת כרגע, שרק תוחרף אם יהיה את החוק הזה, היא היכולת של ההליכים המשפטיים להתנתק מהמציאות על ידי פקידים שרגילים לעבוד בתיאום אחד עם השני והשופטת בתורה נמנעת מבירור ראייתי ומה שקורה, שפעם אחר פעם החירות שלנו נלקחת, אלימות ממשית מהשלטון. תודה. לילי בן עמי, אחות של מיכל סלע. נראה לי שהיא כבר ירדה. לדעתי היא הבינה את הקונספט.

תקשיב שניה, זה לא עובד אתי האיומים האלה.

אני יותר ישרה, יותר הגונה, יותר חזקה בכל דבר. לא יעבוד עלי. אתה לא מפחיד אותי. אתה חייב להבין את זה.

אין שום בעיה. אף אחד לא מפחיד אותך. אתה מנסה. את עושה נזק לאנשים שאת רוצה לעזור להם. את עושה נזק ופופוליזם. זה נזק. הנה, זה גם נקרא להפחיד. גם זה נקרא לאיים ולהפחיד. תשאלי את האנשים, תראי איך את מתנהגת.

אני לא מבטלת דיונים דקה לפני כן, אני לא מזלזלת בדברים שאנשים אומרים. ארבעה דיונים ביטלת. מה זה הדבר הזה?

אתנו על הקו. סבינה, נפגעת עבירה, בבקשה. אני סבינה, בת 54, אימא לשני בנים בוגרים, ובעזרת-השם בקרוב גם סבתא. 20 שנה עבדתי ב"מגן דוד אדום", עד לפני שבוע. למה אני מתחילה משם?

במשך קרוב ל-15 שנה התמודדתי עם אלימות כלכלית. לקח לי 10 שנים עד שבאתי ורציתי להיפרד. היו הרבה סימנים בדרך - - - זאת אומרת שזה התחיל קודם, לפני שבאתם להיפרד, או שזו הייתה הסיבה?

הסיבה שאני נמצאת כאן היום אני לא יודעת לדבר פוליטיקה, אני לא מייצגת אף אחד, אני מייצגת את עצמי ואני חושבת שחשוב שתשמעו אותי כי לא היה לי אף ארגון, לא רווחה, אף אחד בעולם הזה שיכולתי לפנות אליו ולבוא ולהגיד: יש לי בעיה. התשובה שקיבלתי מויצ"ו, מנעמ"ת, מכול מיני מקומות הייתה: תנסי לעשות שלום בית, החובות שאת מדברת עליהם גדולים מידיי. יצאתי עם חוב של כמעט 2 מיליון שקל. בנינו בית ביחד, יש לנו שני ילדים מדהימים, בנינו ביחד שני בתים. התחתנתי כשהייתי בת 18, הייתי עדיין מאוד-מאוד תמימה, לא ראיתי את הסימנים וגם לא היה לי כל כך עם מי לדבר על זה, כי מה זו אלימות כלכלית? מישהו לפני 20 שנה שמע על המושג הזה "אלימות כלכלית"? אף אחד לא שמע על זה. וכשכן פניתי לרווחה כי משהו בהיגיון הבריא שלי אמר לי שמשהו לא מסתדר פה, אני יודעת שאני בן אדם טוב, משהו לא הסתדר לי ורציתי לקבל עזרה, אמרו לי: תשמעי, בנושא שאת מדברת עליו היום אין לנו כלים, אין חוקים, אין מישהו שיכול לתת לך סיוע.

אני אעשה כמיטב יכולתי לקצר אבל,

לעמוד כאן היום אני הגעתי מאילת ולא רציתי להופיע בזום כדי שלא יהיה מסך שיפריד ביניכם לביני. אני רוצה שאתם תראו אותי ותשמעו אותי. במשך 15 שנה התמודדתי

לבד לבד. לשמחתי, היה את "מגן דוד אדום", שהגנו עלי מהבחינה הזו שהם נתנו לי את מקום העבודה למרות שהוא שלח מכתבים לכל הנהלת "מגן דוד אדום". את עובדת ב"מגן דוד אדום"? עבדתי עד לפני שבועיים, התפטרתי מאחר ורגשית ופיזית כבר

בלי קשר לעניין ההוא או שעם? אם אנחנו כבר מדברים על זה, אז אחרי כ-20 שנה הצטבר סכום יפה של פיצויי פיטורין,

אמור להצטבר. אז זהו, שלא. כדי שאוכל לקבל הפטר על 2 מיליון שקל נאלצתי להסכים שייקחו את כל הפיצויים, כדי שאני אוכל להיות חופשיה. מ-2015 אני חופשיה. אני רוצה גם לציין שאת הדרך עשיתי לבד.

לי עורך דין מטעם ענייני משפחה שבאמת יש לי רק דברים טובים להגיד עליו, באמת רק דברים טובים, אבל הוא לא מתמצא בנושא של הוצאה לפועל, כל הבנקים והדברים האלה. כשהלכתי לפתוח חשבון בנק אחרי שעזבתי את הבית בלי כלום, בלי שום דבר, פשוט השארתי הכול, הלכתי לבנק ואז גיליתי שאני חייבת כמעט 2 מיליון שקל. הוא מאוד רצה לעזור לי אבל לא היו לו את הכלים. ניסיתי דרך הסיוע המשפטי עורך דין נוסף.

כשזה לא הפצע שלך אז אתה לא תעשה שמיניות. יש אנשים טובים בדרך ואני מודה על כל בן אדם שפגשתי בדרך כי מכול אחד לקחתי משהו, אבל לא היה באמת בן אדם שהיה יכול לתמוך בי בשנים ההן. אני רוצה להגיד שאני שמחה להיות כאן היום ואני שמחה שהדיון הזה מתקיים, שהצעת החוק סוף כל סוף

את המקום הראוי לה, ומי שצריך באמת לקבל את האפשרות לבנות את זה מבחינה משפטית זה אותם ארגונים כמו "רוח נשית" יחד עם משרד המשפטים, כי רק הם באמת יודעים מה קורה בשטח. לקח לי 10 שנים להשתחרר מהחוב. למה זה לקח לי 10 שנים? עברתי שלושה עורכי דין. לא ציינתי שעליתי לבד לארץ ובזמנו לא היה לי אף אחד מהמשפחה פה, הייתי לבד, רק אני, הבנקים אמרו: תיגשי לבנק הדואר, תפתחי שם חשבון, הלכתי לבנק הדואר, אמרו לי: לא, את ברשימה אדומה של בנק ישראל, את לא יכולה לפתוח

בגלל החשבון המשותף שלך אתו? כן, כי הכספים נכנסו לחשבון המשותף,

כשרציתי לעשות הפרדה אמרו לי שאין אפשרות ושאני חייבת ל-9 בנקים. 9 בנקים שונים. בסופו של עניין היה לי משבר רגשי מאוד-מאוד קשה, לכן זה גם לקח כמעט 10 שנים. בסופו של דבר עשיתי את התהליך הזה לבד. יש לי חברה שהיא עורכת דין, ביקשתי ממנה שתעזור לי רק למלא את הטפסים ועשיתי את התהליך הזה לבד. את מדברת על תהליכים שעשית שבעצם התמודדת עם הכול לבד?

לא תהליכים מולו לנסות כן לתבוע אותו או לגרום לו לשלם? כי את מספרת פה סיפור גבורה. אני מנסה לשאול לטובת ההבנה שלנו להמשך. האם ניסית לתבוע ולא היו כלים? זה נשמע לי לפחות לפי מה שאני רואה, הדיין צריך לראות את שני הצדדים שאת כאילו השלמת עם איזו מציאות ואמרת: אני אתמודד עם זה. כל ארגון אפשרי היה מעורב בסיפור שלי. זאת אומרת שניסו לבדוק אופציות משפטיות. מרכז אלימות במשפחה, מי לא היה, ואמרו לי: תשמעי, אין משהו שאנחנו יכולים לעזור לך, אין פה חוק, הידיים שלנו כבולות. הסיבה שאני בחרתי לא ללכת דרך בית משפט היא כדי להגן על המשפחה שלי, על הילדים שלי, ובעזרת-השם, על הנכדים שיהיו לי.

לא יודעת איך זה היה מתפתח אחרת. אני מצטערת מאוד. אז, בזמנו, בכל מקום שפניתי נתנו לי להרגיש שאני עבריינית ולא נתנו לי להשמיע את הקול שלי. לכן בחרתי כנגד כל הסיכויים, כנגד כל הדעות האפשרויות של עורך דין כזה או אחר, של שופט כזה או אחר, של אנשים ברווחה שאמרו לי: תיגשי, תילחמי, אני בחרתי

אני רוצה לומר עוד משהו. אתם מדברים פה הרבה פוליטיקה, עניינים, מה צריך לעשות משפטית וכו'. זה צריך להתחיל בחינוך. צריך להתחיל

מגיל גן לעצמאות כלכלית, שהגוף הוא שלי ואך ורק שלי. זה מה שהייתי מאוד-מאוד רוצה שייכלל בתוך החוק כי כשהילדים מקבלים כלים אני רואה את זה על הילדים שלי, ברוך-השם, שנאלצו להתמודד גם כן עם חוב לא קטן ואני הראיתי להם את הדרך איך לעשות את זה אחרת. זה אפשרי רק על ידי חינוך ולא כל הוויכוחים האלה פה וכל הצעקות. זה לא זה. מה שחשוב הוא

בגיל גן. אנחנו צריכים לשמור על הילדים שלנו כי אם אנחנו לא נעשה את זה העולם הזה יתדרדר עוד יותר.

נעמה זרביב, "שוברות שוויון". מה שמשותף לכל הסיפורים פה ולכל מה שהביאו זה דבר אחד מאוד-מאוד ברור אלימות כלכלית לא באה לעולם לבד, היא תמיד חלק מאלימות נפשית, כשיש היום מענים בחוק לאלימות נפשית. אתה שואל מה אנחנו מציעים? היה בזמנו פיילוט על גישור וראו שיותר ויותר משפחות בתהליכי גירושין ניגשות לגישור. מה יקרה עכשיו? עכשיו אנחנו בעצם מכניסים את בית המשפט וגורמים למי שהיה אלים כלכלית עוד יותר לקחת את הכספים, להביא את עורכי הדין הכי טובים ומה שכבר היה יכול אולי להיסגר בין בני הזוג, או בארבע דלתות, או בתהליך גישור, בעצם מקבל כאן עוד איזה כלי שהנה, בואו נתנצח. תחשוב שהיום בין בני זוג נכנסים כבר עורכי דין. מי הרוויח מזה? בגלל זה כל הדיונים האלו. בחוקים הקיימים כבר יש מענה. אני ליוויתי נשים תחת אלימות מאוד קשה, ליוויתי גם גברים ומאוד מצער אותי שאין גם בוועדה הזו מספיק גברים. כולם ראו את הסרט והחשיפה של שולי רנד וראו שגם גבר יכול להיות תחת אלימות נפשית. זה שאתה אומר שהחוק הוא שוויוני אתה שומע מפה מכולם שהחוק בסוף נתון לפרשנות והפרשנות הסביבתית היום היא: רק הגברים הם האלימים. ואפילו אם בהסכמה האישה תחליט להיות יותר בבית והגבר יחליט להיות יותר בחוץ, בהסכמה, אחרי 20 שנה, כשפתאום זה עולה על שרטון, יגידו לה עורכי הדין: חכי-חכי, אל תעשי הסדרים, את יכולה לבקש אחורנית על כל השנים כי אולי הוא מנע ממך קריירה. אבל אולי היא בחרה? אנחנו מכניסים את בית המשפט לסוגיה משפחתית כשיש היום מענה בחוק. אני רק רוצה להגיד עוד משהו על הפרשנות. אני לא באה לייצג פה לא את הגברים ולא את הנשים אלא באמת את המשפחות ואת היכולת של משפחות להמשיך ולתקן את עצמן או להיפרד כמו שצריך. רואים שהכול פה פרשנות. היה פה בחור שעלה שסיפר את הסיפור שלו. מה עלה פה בתוך קבוצות הצ'אט? רגשי נחיתות, מה הוא מדבר. זה היחס שלנו. היחס שלנו בדברים האלה חייב להבין שיש אלימות, היא יכולה להיות משני צדדים, יש לה מענה בחוק. דווקא חוק האלימות הכלכלית ייתן יותר כסף, יותר מקום, למי שיש לו את הכסף להביא את עורך הדין הטוב יותר כי לא האמת תישמע, ישמע מי שיחזיק את עורך הדין שיגיד לו: אל תתפשר, אל תתפשר. זה פשוט מצער. צריך להוריד את החוק הזה מסדר-היום ולחזור לבחון מה היו ההשפעות של התקנה שאפשרה לזוגות ללכת לגישור, כי לפי מחקרים שראינו באמת יותר זוגות פנו למסלול הזה. אז בואו לא נעצור אותו ולא נכניס את בית המשפט גם לתוך המערכת הזו. ואני לא מדברת על שאר הכשלים שבחוק כי דיברו עליהם פה והם פשוט קטסטרופליים.

תודה רבה. ד"ר כוכב לוי, מרכז "רקמן". קודם כל, חבל שלא הוזכרו דברים אחרים שעלו פה בצ'אט והיו מאוד מעציבים לאורך כל הדיון ולאורך כל העדויות הקשות שעלו.

אני ד"ר כוכב אלקיים לוי, ראש היחידה לקידום מדיניות וחקיקה במרכז "רקמן". אני מלמדת גם בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר

ההתמחות שלנו במרכז "רקמן" היא בתחום של דיני משפחה, סכסוכי נישואין וגירושין והגנה על נשים במצבים הקשים ביותר. לכן אנחנו חד-משמעית תומכות בצורך לתת מענה חקיקתי מפורש לתופעת האלימות הכלכלית, וכמו שאמרת, היו"ר, לתת לה שם ולהכיר בה. היא לא נועדה, כמו שנאמר כאן, לטפל במקרים המגוחכים שעלו אלא במי שנשללה ממנו חירותו ומצא את עצמו תחת שליטה, הפחדה ואיומים כלכליים. אז באמת אלימות לא מתמצה רק בביטויים אלימים פיזית ומהניסיון שלנו היא באה לידי ביטוי בהתבטאויות פוגעניות מאוד, במיוחד בסכסוכי גירושין ותחומי דיני המשפחה. אני שמחה שנציגי המדינה דיברו פה היום ושיקפו גם מתוך הזווית שלהם את הדברים שעולים בשטח. גם לנו יש הערות לטיוב ההצעה וכשנגיע לזה בהחלט נעלה אותן, הגשנו אותן גם מראש

אבל נגיד שיש חשיבות לתת שם לתופעה הזו, כמו שנעשה במדינות מתוקנות אחרות, כמו שנעשה באמנה הבין-לאומית למיגור אפליה נגד נשים וישראל מחויבת לה, ובאמנת איסטנבול, שאנחנו קוראות לישראל להצטרף אליה. כשתחל הקראת הסעיפים ניכנס יחד אתכם לעומקם של הדברים. תודה רבה. מייקל לוי, אבות למען צדק, בבקשה. פעמיים? שני נציגים שלהם מדברים היום? צריך לשים לב לזה. רבותי, לי יש רשימה שהכין מנהל הוועדה של כל האנשים שביקשו בתחילת הדיון לדבר. אני לא מכיר אף אחד מאלה שעלו פה היום עד לרגע זה ולכן אין פה - - - נותנים כאן לשני אנשים מאותו ארגון? התשובה היא כנראה שיש מקרים שכן. לכן אני אומר שוב, אני לא מכיר ולא יודע. אותם אנשים שעולים, גם אם הם שלושה מאותו ארגון או שלושה שחבר כנסת ביקש מהם להגיע, גם הם ידברו. כל מי שעלה לזום ידבר ומי שנמצא ברשימה הזו ולא נספיק להגיע אליו היום ידבר בפתח הישיבה הבאה. תודה לך, היושב-ראש, על ההזדמנות להשמיע את דעתנו. הקשבתי לדוברים ולדוברות ונראה שחלקם לפחות לא ממש קראו את הצעת החוק כי ההתייחסות ממש תלושה ממה שכתוב בחוק. החוק למעשה לא מגדיר שום מדדים אובייקטיביים מהי אלימות כלכלית. הסיפור שגב' סבינה סיפרה קודם זה בדיוק סיפור קלאסי שמסביר מה הבעיה בחוק הזה. היא באה וסיפרה סיפור שהוא אולי קורע לב אבל אתה יכול לקחת את הסיפור הזה ולהבין ממנו ששני בני זוג מחזיקים בשני בתים, בחרו איזשהו תהליך כלכלי ועכשיו היא מרגישה שהיא שבורה. לפי הצעת החוק הזו, הגבר במקרה הזה ויכולים להיות גם מקרים הפוכים הופך להיות אלים רטרואקטיבי על משהו שעשו בהסכמות בין בני זוג. כשהם יצאו לדרך בזוגיות שלהם הם החליטו שזו הדרך שהם מתנהלים.

כל עוד שהוא לא מגדיר מדדים אובייקטיביים מהי אלימות כלכלית, פותח פתח למלחמת עולם בתוך תאים משפחתיים. החוקים הקיימים נותנים מענה. הערת אגב אחת לפני שאני ממשיך. מאוד מוזר לי שהרווחה עלו פה פעמיים לדבר וכל מה שהיה להם להגיד זה משפט סתום "אנחנו תומכים", ואחרי זה המשטרה עלתה פעמיים ומה שהיה לה להגיד זה "אנחנו תומכים" וירדו.

נראה שיש פה איזה גיוס כללי לעניין הזה. חוק יחסי ממון היום נותן מענה מצוין לסיפור שגב' סבינה הציגה פה. אם היא בחרה לא להתגרש ובחרה לפתור את זה בדרכים אחרות זו בעיה שלה. חוק יחסי ממון נותן מענה בדיוק לחלוקת נכסים בין בני זוג כשהם בוחרים להתגרש. אם היא הייתה בוחרת לטפל בבעיה שלה בדרך הזו היה ניתן לה סעד במסגרת בית המשפט. החוק הזה גם מאפשר לילדים, שזה אחד מהדברים הכי קטסטרופליים שיכולים להיות הם יכולים לעטוף את זה במילים יפות והם יכולים לספר סיפורים החוק הזה מאפשר לילדים לתבוע את ההורים שלהם. חוק שמאפשר לילדים לתבוע את ההורים שלהם זה חוק שבעיניי אין לו מקום בספר החוקים של מדינת ישראל, לפחות לא בנושאים כלכליים. משפט אחרון, בבקשה. תהיה לך הזדמנות לדבר בדיונים. החוק הזה מנסה לעודד את המשך תלונות השווא שיש בהליכים בין בני זוג. היום ידוע לנו בוודאות שיש לפחות 50% תלונות שווא, החוק הזה רק יעצים את סכסוכי המשפחה ויוסיף עוד תלונות שווא,

ובעיקר נגד גברים. תודה רבה. כמו שאמרתי, מי שנשאר ברשימת הדוברים לדיון זה ידבר בקצרה בתחילת הדיון הבא. ח"כ יואב סגלוביץ', בבקשה. הבסיס של אלימות הוא שליטה וכוח. זה הבסיס של אלימות. לא מדובר פה על סכסוכי גירושין ועל הדברים האחרים, מדובר פה על אלימות במובן הכי ברור שלה, בתבחינים שנמצאים כאן בחוק. תפקיד הבית הזה הוא לטפל במי שאין לו מזור, ולא משנה אם הוא גבר או אישה. יש כזה דבר אלימות כלכלית. בזמנו גם אמרו שאין כזה דבר הטרדה מינית והיום לא שואלים את השאלה הזו. זה חוק פורץ דרך אבל הוא גם נעשה באיחור של 10 ו-15 שנה. אני מכיר את התופעה מידיעה אישית. אני לא שם את עצמי פה עד מומחה, שנים שירתי במשטרה, זו לקונה אדירה שהייתה, כשהגעתי לכאן אמרתי שאני שותף לסגור את הלקונה הזו כי יש אנשים, מכול הסוגים והמינים, שסובלים מההתעמרות הזו. ספר גם מי עזר לך לדחוף את זה כשזה היה בהצעת חוק שלך. ספר את זה לאלה שעושים פה סיבובים פוליטיים. תודה רבה. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 16:00.